אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא הקמת ועדות משנה לספורט. חבר הכנסת סימון דווידסון פעיל בוועדת החינוך בכלל, בנושא תרבות גם כן, אבל בפרט בנושא ספורט. הרקע שלך והמקצועיות שלך הביאה אותי בסוף לפתוח את ועדת המשנה לענייני ספורט. אני רוצה להביא לידיעת ועדת החינוך, התרבות והספורט שאנחנו מחליטים היום בישיבה ביום שני, ט"ז בסיון התשפ"ג, 5 ביוני 2023, על הקמת ועדת משנה לספורט בהרכב הבא: ח"כ סימון דוידסון - יו"ר ועדת המשנה, חברת הכנסת צגה מלקו חברת הוועדה, חבר הכנסת משה סולומון, ח"כ יוסף עטאונה וחבר הכנסת עמית הלוי. הוועדה תהיה רשאית לעסוק בנושאים: אגודת/איגודים ומרכזי ספורט; תשתיות ומתקני ספורט; הימורים ואלימות בספורט. תוקף פעילות הוועדה מיום הקמתה ועד תום כנס החורף התשפ"ד 2024-2023. אנחנו כבר באמצע המושב ואנחנו רוצים לתת אפשרות לדון בפרק זמן מספיק רחב, לטפל ולקדם את הנושאים. הוועדה החליטה ותצביע על זה כי ליו"ר ועדת החינוך התרבות והספורט, יש סמכות להחליט בנושא מסוים, למרות שהוא בסמכות ועדת המשנה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

פה אחד. לא היה לי ספק שזה יעבור ככה, סימון. ברשותך, אני אתן לך את הכיסא ותגיד לנו כמה מילים. אני רוצה לומר על הסמכויות של ועדות משנה באופן כללי וכמובן זה רלוונטי גם כאן. אתה מכיר את זה, כי כבר היית, אבל לצורך הפרוטוקול. הישיבות של ועדת המשנה לא יכולות להתקיים כשיש ישיבות של מליאת הוועדה, הסמכויות שניתנו לוועדה לפי חיקוק, למשל אישור תקנות, כמובן הליכי חקיקה, לוועדה הקבועה, לא יכולות להיות מועברות לוועדת המשנה, מעבר לזה, בכל מה שנוגע לסדרי דיון,

קבלת מידע לוועדת המשנה יש סמכויות כמו לוועדה הקבועה. כמובן בהתאם למנדט שעליו הוצבע ושנקבע בהחלטה.

אני רוצה לומר משהו באופן אישי. אומרים שאין חברויות בכנסת ויש צד אחד,

ותמיד יש מלחמה, אבל אני רוצה לספר לכם שמהיום הראשון שהגעתי לכנסת,

אני בחברות עם יושב-ראש הוועדה יוסי טייב. גיליתי שיש לנו הרבה דברים משותפים, למרות השוני הגדול במה שאנחנו מייצגים. יש לנו הרבה דברים שאנחנו

אני רוצה להגיד לך תודה, ואני אגיד לך למה. הגעתי לפה לכנסת באמונה גדולה מאוד, בגלל כל מה שעברתי בחיים שלי,

גם כיושב-ראש איגוד,

לפעמים יותר ממערכת החינוך, שנוגע בילדים שלנו גם מבחינה בריאותית

הספורט יכול להיות כלי חברתי והאגו של המדינה, של התושבים, עולה למעלה כשיש הצלחות גדולות מאוד. אנחנו צריכים לפעול בהרבה מאוד מובנים, כי בהרבה מקומות הספורט חולה. אני רוצה להגיד לך תודה, וכמובן לכל הנהלת הוועדה. אתי דנן הייתה איתי בהרבה מאוד דיונים בשנה שעברה, וגם השנה אנחנו נעשה דיונים מעניינים ופוריים. בסוף נעשה טוב לילדי ואזרחי מדינת ישראל. תודה רבה לכולם. תודה. אנחנו מקימים ועדת משנה נוספת על תוכניות הלימודים במזרח ירושלים והפיקוח עליהן. אני מבקש להביא לידיעתכם כי ועדת החינוך, התרבות והספורט, החליטה בישיבתה היום, על הקמת ועדת משנה על תכניות הלימוד במזרח ירושלים והפיקוח עליהן, בהרכב הבא: חבר הכנסת עמית הלוי יושב-ראש ועדת המשנה, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, חבר הכנסת אליהו ברוכי, חבר הכנסת משה טור פז וחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. הוועדה רשאית לעסוק בנושא: תכניות הלימודים במזרח ירושלים והפיקוח עליהן תוקף פעילות הוועדה מיום הקמתה ועד תום כנס החורף התשפ"ד - 2024-2023. הוועדה החליטה כי ליו"ר ועדת החינוך התרבות והספורט, יש סמכות להחליט שבנושא מסוים תדון מליאת הוועדה, למרות שהוא בסמכות ועדת המשנה. מי בעד הקמת ועדת המשנה? מי נגד? מי נמנע?

אכן פה אחד. הקמת ועדת המשנה על תוכניות הלימודים במזרח ירושלים והפיקוח עליהן אושרה. בראשה יעמוד חבר הכנסת עמית הלוי. ברשותכם, אני נועל את הדיון.